אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת, בעניין הצעה בדבר מועדי פגרת הבחירות ופעילות הכנסת והמלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, גילום מס בשל שדרוג רכב לצורכי מיגון. נתחיל בסעיף ב'. יסביר החשב את סעיף ב', ואז נצביע עליו. אנחנו מבקשים להאריך בפעם השלישית את הוראת השעה שמתייחסת למה שמחויב על הרכב המשודרג של יושב-ראש הכנסת וראשת האופוזיציה. זה מס על החלק של שדרוג הרכב כתוצאה מהמיגון של הרכב של יושב-ראש הכנסת וראשת האופוזיציה, והחלטה שהמס הזה יגולם על ידי הכנסת, ואילו המס שבו יישא יושב-ראש הכנסת וראשת האופוזיציה יתייחס רק לרכב סטנדרטי שנושאים חברי הכנסת. הוראת השעה מוארכת לשנה נוספת, היות שוועדת הכספים מתעסקת עם רשות המסים להסדרת הנושא הזה מולם. תודה.

הצבעה בעד ההמלצות 2 נגד, אין נמנעים, אין המלצות הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: גילום מס בשל שדרוג רכב לצורכי מיגון המלצה לשנת 2019, אושרו. ההחלטה התקבלה. הצעה בדבר מועדי פגרת הבחירות ופעילות הכנסת בפגרה. אדוני היועץ המשפטי המועדים הוקראו בוועדה. חברי הוועדה שמעו אותם לאשורם. אפשר בעיקרון להצביע?

אין לי הערות. אני רק מדגיש שהכנסת מסיימת את עבודתה הלילה.

המושב מסתיים הלילה, אנחנו יוצאים לפגרת בחירות, והחל ממחר כל דיון הוא בהתאם לקריטריונים שהובאו בפנינו.

בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההצעה 2 נגד,